השעה 9:38. אני פותחת את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה לצורך בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה. לפני שבוע התחלנו פרק